הדיון הראשון היום יעסוק בעוד פרק מתוך דוח הביניים המיוחד של מבקר המדינה העוסק בהתמודדות משבר הקורונה והפעם נעסוק בהיבטים בפעילות רשות המיסים. אנחנו מקדמים בברכה את המשנה למנהל רשות המיסים. המתכונת של הדיון הזה,

רשות המיסים או ההתייחסות שלה לדוח עצמו, אנחנו נעשה משהו קצת שונה